בוקר טוב, אני פותח את הישיבה. אחרי שכולם חשבו, נתחיל עם משרד התחבורה. בוקר טוב. אני מנהלת אגף הרכב במשרד התחבורה. תוך כמה זמן תוכלו לעשות את המחירון של החלפים בפועל? הבנתי מרשות התחרות שכרגע זה הדבר הראשון שחשוב מבחינה זו. אנחנו חושבים שזו אבן דרך מרכזית שמשפיעה על כל הגורמים. אנחנו צריכים לכנס מועצה מייעצת ויש לנו כבר תאריך לכינוס 2 באפריל. נצטרך הארכה, כי

אם המועצה המייעצת לא תסכים, ייתכן שנצטרך לעשות את זה בחקיקה. אתם צריכים להגביל את זה בזמן. תחשבו עד לדיון הבא כמה זמן ייקח לכם לעשות את הרשימה הזאת. השאלה היא אם לעשות או איך לעשות? זה לא אם לעשות, אלא איך לעשות. אבל הם רוצים לקבל הסכמה מכל העולם. אי אפשר לקבל הסכמה מכל העולם. זה לא מדויק, אבל צריך למצוא סידור מסוים. אני רוצה להקדים את הדברים שלי, כי אני צריך לצאת לוועדות אחרות. עוד פעם לוועדת חוקה? מה זה משנה, שם יש כל הזמן בלגן. פה אנחנו עובדים... אנחנו מצדדים בתיאוריה של ניצחונות קטנים. שמעתי את מה שהצעתם, אני חושב שזה חיובי וחשוב מאוד. אני רוצה לחזק אותך,

חייבים לקבוע כאן לוח זמנים ברור מאוד-מאוד, כי אין טעם למשוך את זה. התמונה ברורה, אנחנו חייבים להגביל את זה בזמן, ואם לא לקדם חקיקה ראשית. מה העמדה שלכם לגבי מוסכי הסדר, שכולם יהיו מוסכי הסדר? אנחנו בעד. מה העמדה שלכם לגבי השמאים? אנחנו רוצים שיהיו שתי אופציות: האחת, שמאי אקראי. זה אומר שמאגר השמאים של משרד התחבורה מהווה את הבסיס, השנייה, אפשרות לשמאי פרטי. יש אפשרות שהמוסך ישלח אותו לשמאי שהוא רוצה, ואז מה עשינו? חברת הביטוח לא תסכים. אם זה יהיה רנדומלי, חברת הביטוח מחויבת לשמאי ולא תוכל לטעון שהיא לא מוכנה לשמאי הספציפי הזה. אני מדברת על רנדומלי. לכן הגדלנו מחמישה לעשרה. נגדיל את האפשרויות ואז חברות הביטוח יהיו מחויבות לשמאי הספציפי הזה. כמובן שאפשר לבדוק אותו מבחינה מקצועית, אני לא אומר שלא. אם יש לו רישיון, זה העניין.

וגם ניסיון. אמרנו מחמש שנים ומעלה. כאלה שאין להם ניסיון, זה כבר עניין אחר. הם יוכלו להיכנס לאט-לאט לרשימה לאחר שיצברו ניסיון. לגבי שמאי אקראי כל שמאי שיש לו רישיון בתוקף ממשרד התחבורה, גם אם יש לו ניסיון של פחות מחמש שנים.

שמאים טוענים שזה גורם להם בעיה, ואני מקבל את זה. אני לא יודע מי אמר את זה לאדוני, אבל אני לא מקבל את זה. אנחנו בדעה אחת איתם וגם הגענו איתם להסדר. אתה רוצה את כולם?

גם החדשים? הוא קיבל רישיון נהיגה? הוא נוהג בכביש. הוא קיבל רישיון שמאות - - - אבל אין לו ניסיון. אם הוא קיבל רישיון שמאי,

מה זה שייך? יש אדם עם ניסיון ויש אדם עם פחות ניסיון. זה דבר טבעי. אם אתה עושה רנדומלי, למעשה כל אחד יכול להיות, גם זה שאין לו ניסיון. נכון, ואנחנו נגד רנדומלי. אני לא חושב שאתה צודק. כחלק מקבלת הרישיון הם מחויבים בסטאז'? יש התמחות של שנה. לכן אמרנו ניסיון של חמש שנים. הם כמובן יכולים לעבוד, אבל יבחרו אותם לפי מה שנקבע. מי יבחר אותם? הלקוח. עדיין יש לך אפשרות לבחור. זה לפגוע בשמאים צעירים.

יש גם עניין של ניסיון, ויש בזה צדק מסוים. אבל אז איך הם ירכשו ניסיון? אנחנו בדעה אחת איתם שלא צריכה להיות המגבלה הזאת. רשות שוק ההון, בבקשה. לגבי הכשל בשוק החלפים אנחנו מסכימים שצריך למצוא פתרון לעניין הזה. אני יכול להסכים עם מה שאמרו במשרד התחבורה, שלאורך הזמן ניסו למצוא פתרונות שונים. אין ספק שזו אבן דרך ושלב ראשון בכל התהליך. ברגע שהדבר הזה יתבצע, רשות שוק ההון בהוראות שלה - - - למי, לחברות הביטוח? למי אתם נותנים הוראות? צריך לקחת בחשבון שההוראות לחברות ביטוח לגבי תהליך של טיפול בתביעה ובממשקים מול שמאים ומול מוסכים, כבר קיימות. ב-2002 וב-2012 קבעו הוראות. אתה מסכים עם מה שקורה עכשיו, שהם מחייבים את המוסכים, מורידים להם מחירים? אתם מסכימים לזה? אני חושב שיש קשר ישיר בין הכשל בחלפים לבין המחיר שהצרכן משלם בביטוח, כפי שאמרת בצדק. הדבר הזה הביא להתנהלויות שונות, אני יכול להגיד שלחלקן אנחנו מסכימים ולחלקן אנחנו לא מסכימים חד-משמעית. ברגע שהמענה של המחיר בפועל של החלפים ייתן פתרון, יום לאחר מכן רשות שוק ההון תוציא לפועל,

את ההוראות שלה לגבי פתיחת המוסכים, פתיחה של השמיים. אתה מתנה את הפתיחה של כל מוסכי ההסדר בזה שיהיה המחירון? זה קשור אחד לשני. למה זה חייב להיות בטור ולא במקביל?

אמרתי יום אחרי, אבל אפשר ביחד. ביום שהדבר הזה יתפרסם, גם הוראות רשות שוק ההון יתפרסמו ביחד. אני מקבל את ההערה של חבר הכנסת דנינו. החשש של היושב-ראש הוא שעד שהמועצה המייעצת תיתן את המלצתה,

אנחנו כבר רגילים שתשע שנים מגלגלים את זה. לכן אני מציע לפתוח במתכונת הקיימות, כלומר שבמקום שיהיו X מוסכים, כל מוסך בעל רישיון שרוצה להיות בהסדר,

עם רישיון של משרד התחבורה, לא סתם מוסך. ברור שכל מוסך ברישיון, זה כבר קיים היום. אפשר לעשות את התהליך גם הפוך נכניס את כל המוסכים. זה לא יחמיר את המצב, זה יסדר את העניינים. כשאתם תסדרו את המחירון, סידרתם את העניין. חבר הכנסת דנינו, אתה אומר בואו נעשה הפוך, אבל שזה לא יבוא הפוך על המחיר שהצרכן משלם. אין מה לעשות, יש קשר ישיר. אבל בינתיים תשע שנים שאין כלום. אנחנו מוכנים. בשבוע שעבר סגרנו עם משרד התחבורה את הפערים האחרונים שנשארו. איפה כל ההחלטות שהתקבלו כשישבו עם משרד התחבורה ויחד עם איתן כבל? שום דבר לא יושם. פורסמו שלוש טיוטות.

תשע שנים טיוטות? מי כמוך יודע שלפעמים יש תהליכים מורכבים של הוצאה לפועל, אם זה חקיקה או תקנות וגם הוראות מינהליות, כאשר יש רגישות והרבה היבטים ולוודא שזה יוצא בצורה מאוזנת ונכונה. חשוב שהדברים יתבצעו כמו שצריך, אבל אני מקבל חד-משמעית את מה ששניכם אומרים על כך שצריך לוחות זמנים. אנחנו מתחייבים בפני הוועדה גם לסייע למשרד התחבורה להוציא לפועל את המחיר בפועל וביום שזה יצא יחד איתם, להוציא את ההוראות של שמאים ומוסכים. לגבי העניין של שמאי ללא ניסיון אני מסכים עם מה שאמרו נציגי משרד התחבורה ואיגוד השמאים. צריך להכניס למאגר כל אחד. בהוראות שלנו נתנו תיעדוף כך שחברות הביטוח יהיו מחויבות לתת תיעדוף בשכר הטרחה לשמאים כאשר יש להם ניסיון רב יותר, אבל שמאי שיש לו רישיון בהחלט יכול להיכנס למאגר. יש לי שתי הערות: 1. לפי המספרים שאתה אומר, מוסך הסדר זול יותר לחברות וללקוח. נכון, זה בא לידי ביטוי בפרמיה. אם כך, מה רע בזה שזה יהיה מייד, אבל אני מוכן להתפשר כי יכול להיות שאני לא מבין את עומק הדברים ולכן אני מציע משהו אחר אתם אומרים שלפי לוח הזמנים שלכם, לקראת אפריל-מאי, הכי מאוחר ביוני, אתם צריכים להוציא. היה וקרה, מסיבות שונות, שזה לא הסתדר ולא הפצתם את החוזרים הנכונים, בואו נפתח בתאריך הזה את כל המוסכים להסדר. אם הפעם לא יסיימו את העניין עד תאריך מסוים, כולם ייכנסו לזה. אנחנו לא יכולים לעכב. מה התאריך שאתם מציעים שזה ייכנס? אמרת יוני - - - יוני זה מוקדם מדיי. תגידו אתם כמה זמן. יש הסכמים פתוחים, לדעתי ינואר. ברור שברגע שרפורמה יוצאת לפועל, כמו בחקיקה, ויש היבטים עסקיים, למשל דברים שצריכים להתבצע, הרפורמה בתוקף אבל יש תקופת היערכות. חברות הביטוח יתחייבו גם כן להוריד קצת את הלחץ מהמוסכים. אתם עושים מה שאתם רוצים בגלל מצב שנוצר כשהמחירים גבוהים. אתם לא יכולים ליפול על המוסכים במכה אחת ולשנות את הכול. מה שקורה זה שחברות הביטוח נכנסו בנעלי משרד התחבורה ורשות התחרות ועושות מה שהן רוצות מתוך שיקול עסקי. רשות התחרות, בבקשה. קיימנו שנים של דיונים על הנושא הזה של מחירי שוק בחלפים. אני רוצה לחדד, ההצעה של כבוד היושב-ראש מדברת על הצעה של מחירי שוק אלטרנטיביים, ממש לעשות מחירון, על ידי הרגולטור. אנחנו חושבים, וכפי שגם תמכנו וקידמנו בהצעת המחליטים האחרונה בחוק ההסדרים, שלא צריך להיות מחירון מקביל למחירי מחירון של היבואנים, אלא שצריך לשנות את ההוראה עצמה שיוצרת את כשל השוק. אבל השמאים אומרים שהם לא יכולים בשכר הטרחה שהם מקבלים להתחיל לחפש את המחירים. לכן תנו להם מחירון שיסתכלו עליו ונגמר הסיפור. בהצעה האחרונה הפכנו את זה להרבה יותר פשוט. נתנו נקודת ייחוס שאמורה לשקף איזשהו איזון בין הרווח של המוסכים לבין כוח הקנייה וההנחות שנותנים לחברות הביטוח. בהצעת המחליטים נתנו ממש נקודת ייחוס שמתייחסת למחירים שלוקחים מוסכי ההסדר.

לפי ההצעה, צריך לשנות את ההוראה שמחייבת ציטוט של מחירי מחירון להוראה כזאת שהציטוט יהיה של מחירים שמקבלות חברות הביטוח על ידי מוסכי ההסדר. כך אנחנו שומרים גם על הרווח של המוסכים,

רק שכחתם דבר אחד, שאם שמאי מקבל סכום מסוים, מהרגע שהוא יצטרך לחפש את המחירון, הוא יבקש מחיר כפול, ובצדק. זה אמור להיות במערכת של השמאות נקודת הייחוס מקובלת עליי, בלי קשר למחירון. מחירון צריך להיות, נקודת הייחוס צריכה להיות, אבל אנחנו צריכים לתת לשמאים עבודה קלה כי המחיר שהם מקבלים הוא אוויר, זה לא כמו שמאי מקרקעין וכד' שמקבל אלפי שקלים לשמאות.

אתם במעגל של ההחלטה שאתם עושים בדיון?

אז אתם יכולים להגיע שם להסכמה. אני רוצה להבהיר את הרמה הפרוצדורלית של האירוע הזה. למעשה זה צריך לעבור בהיוועצות עם המועצה המייעצת, כפי שאמרה עינת, ולאחר מכן משרד התחבורה אמור לתקן את ההוראה הזאת. המועצה המייעצת זה כדי שמשרד התחבורה לא ישתגע?

הוא צריך להיוועץ עם גורמי המקצוע. בינתיים הוא לא משתגע, הוא אוחז במושכות יפה מאוד. ברגע שההצעה הזאת תעבור את ההיוועצות וישמעו את כולם וזה יעבור למשרד התחבורה. רק צריך להבהיר שצריך לשנות את ההוראה. מקובל, תשנו את ההוראה. בלי קשר לזה, תעשו את המחירון. שני דברים ביחד זה בסדר גמור. חברות הביטוח, בבקשה. אני מנכ"ל חברות הביטוח - - - היה גם מנכ"ל משרד המשפטים. לפני הרבה שנים. אתה נגעת בכל הנקודות הקריטיות ואם הן ייפתחו, אין שום בעיה: כשל בשוק החלפים, כשל בהערכה ובשמאות, מעל זה צריך מקצועיות של מוסך. אם זה ייפתר, אני לא רואה שום קושי. מה זאת אומרת "מקצועיות של מוסך"? מוסך שיש לו רישיון, שעומד בקריטריונים של נותן שירות. הלקוח יבוא למוסך, ואם המוסך לא טוב זה משהו אחר, אני לא נכנס לזה. אני לא יכול להיכנס לזה. באותם תנאים. הסיבה שדיברתי קצר מאוד ולא התחלתי לספר סיפורים על למה אתם אומרים עלינו ככה והפסדנו כסף - - - הבנתי,

מה רציתי להגיד ואני לא אומר? שהשנה הפסדנו המון כסף ברכוש, שגונבים לנו כל היום מכוניות, וגונבים בכמויות שלא היו אף פעם, פשוט אנשים צריכים חלפים - - - מה הקשר - - - חבר'ה,

הבנו שעל כל דבר יש לכם מה להגיד. אפשר לטפל בבעיות או רק לשמוע אתכם? אם רק נשמע את כולם, פתרון לא יהיה לכם משום מקום. השיטה הזאת שכל אחד רוצה שיראו אותו מדבר לציבור שלו, לא מקובלת עליי. שמענו אתכם פעם, פעמיים, שלוש, מספיק עם זה. אני רוצה להבין את הבעיה. למוסכים יש טענות, ואחרי שנשמע אותם אני אבקש לשמוע את תגובתך על הטענות האלה.

נציג המוסכים, בבקשה. אני מבקש שתתייחס עניינית למה שאנחנו מדברים עכשיו ולא מסביב. אני יושב-ראש איגוד המוסכים. קודם כול, אנחנו מסכימים. אנחנו מסכימים לכול, אנחנו חושבים שזה צריך להיות ביחד כפי שהצעתם. צריך לפתוח עכשיו את המוסכים להיות פנויים לכל הלקוחות. דבר שני, מי שכבר עכשיו מוסך הסדר, כבר יש לו מחיר שוק. אם הקיזוז שהם עושים עכשיו כל יום הוא מחיר שוק - - - איזה קיזוז? תסביר לנו את השיטה.

הפניקס מורידה 20% ממחיר החלקים למוסך שאינו בהסדר או מנורה אומרת שהיא תשלם מה שהיא משלמת למוסך הסדר. סבבה, אין בעיה, תפתח את כולם. זה המחירון.

אנחנו אתכם ותפתחו את המוסכים לכולם. שים לב, אנחנו לא התווכחנו על המחירים.

הוא אמר שאין לו בעיה לפתוח את זה לכולם בתנאים האלה שאנחנו מדברים. למה הוא לא פותח? עכשיו הוא יפתח. ברגע שהמחירון יהיה הגיוני, הוא יפתח. יש את המחירון עכשיו. כרגע יש להם מנגנון ועד שיהיה מחירון, תפתח עכשיו לכולם. זה מה שאמרנו קודם, ולדעתי זה על דעת כולם: אנחנו נותנים זמן למשרד התחבורה ולרשות ההון לגבש - - - הוא טוען שמכיוון שהיום המחירון של מוסכי ההסדר הוא 20% פחות, אז שיפתחו כבר עכשיו ויתנו 20% פחות עד שתהיה רשימה.

כאיגוד, לא פועל ברמה העסקית של כל חברה וחברה. ברגע שנקבל הוראות מרשות שוק ההון שיחולו על כל החברות, כך נפעל. כפי שאמרתי, אני לא יכול לבוא לחברה ולומר לה להתחיל עם זו או אחרת, אתם לא רוצים שאני אעשה את זה, כמו שאני לא אומר לה אם תקזז או לא תקזז. היום אתם עושים את זה. בפועל אתה מקזז, אתה מיישר את החשבון. לא אני, האיגוד. אתה מייצג אותם. זה לא כל החברות, זה ארבע חברות מתוך 14. שמה, שעושות את הקיזוז הזה? אז שכל החברות יתיישרו לפי זה. אם 14 יכולות, גם האחרות יכולות. לכן אמרתי, כבוד היושב-ראש, שברגע שנקבל מרשות שוק ההון ומרשות התחבורה והדברים האלה מחייבים, ברור שזה יחייב אותנו. השמאים, נשארתם אתם. אני נציג של קבוצה של 400 פחחים ואנחנו רוצים להגיד את שלנו. יש לכם ייצוג. אני לא נכנס לוויכוחים הפנימיים שלכם. אתה רוצה להגיד משהו שונה ממה שאמר היושב-ראש שלך?

אז אין צורך לחזור על הדברים שלו. אם אתה נגד מה שהוא אמר, אני אאפשר לך לדבר. אם אתה לא נגד אני לא אתן לך. כולם מדברים על לעשות דברים ביולי, באוגוסט. כל מה שקורה היום זה פשוט תוהו ובוהו, כי חברות הביטוח מקזזות מכל תיק, מכל לקוח. מכניסים את הלקוחות לסחרור כזה שהם לא יודעים מה לעשות. אפשר לעשות מה שרוצים, בתנאי אחד: שחברות הביטוח מתחייבות להפסיק לאלתר את כל הקיזוזים. אבל יש בעיה עם המחיר.

אין בעיה. ביקשת גם ממשרד התחבורה וגם מהמפקח שיעשה סדר, אבל עד שהוא יעשה סדר אי אפשר שיהיה מערב פרוע. הרבה מהמוסכים דיברו איתי, כולל פחחים, ולהם אין בעיה לקזז את ה-20% האלה, אבל הם רוצים עבודה. בינתיים לא מאפשרים להם לעבוד, אז מה עשית? זה לא רק לקזז. חברות הביטוח מצלצלות ומטילות אימה על הלקוח. הן אומרות לו: אם אתה נכנס - - - אז את זה אנחנו רוצים להפסיק. אז להפסיק עכשיו, לא להפסיק בעוד שלושה-ארבעה חודשים. נציג איגוד השמאים, בבקשה. אני מרגיש כאן שתפסו את הברווזון המכוער והולכים לשחוט אותו, ובזה ייגמר. מי הברווזון המכוער פה?

למה, אתם אשם בכל מה שקורה? בוודאי שאנחנו אשמים, כי אנחנו השמאים. מה זה שייך? חמש שנים שמאי יהיה מחוץ לתמונה. אני הצעתי. אתם נגד הדבר הזה, אתם רוצים את הכול? תגידו שאתם רוצים את הכול. חבר'ה, תחליטו ביניכם, כיוון שאני שומע גם צדדים אחרים. אתם, כמייצגים, נגד? תגידו שאתם נגד, מה הבעיה? מה זה שייך לברווזון? למה הברווזון רלוונטי פה? מה אתה רוצה, שזה יהיה רנדומלי על הכול?

אז מה אתה רוצה, שלא יהיה רנדומלי? אם אדוני ייתן לי להגיד, אני אומר. אתה רוצה שלא יהיה רנדומלי? רנדומלי יהיה, חבל לך על הזמן. גם רנדומלי. צריך לאפשר לבעל רכב לבחור אחת משתי חלופות: או שהוא בוחר שמאי עצמאי מתוך רשימה של משרד התחבורה, או שהוא אומר לסוכן הביטוח שלו או לחברת הביטוח אני לא יודע לבחור, תלחצו על הכפתור ותוציאו לי שם. אדוני הציע עשר שמות, ברגע זה אין רנדומלי בכלל. לא, אני נותן ללקוח אפשרות לבחור אחד מהעשר,

הוא לא יודע לבחור רגיל, אז איך הוא יבחר אחד מהעשר? אז הוא הולך ליועצים שלו. זכותו של הלקוח להתייעץ עם מי שהוא רוצה. נכון, בדיוק כמו שהוא בוחר שמאי עצמאי. יש צדק בדבריו. הלקוח לא בוחר שמאי, בסוף מי שמתווה כלפי הלקוח את השמאי זה או סוכן הביטוח או המוסך. עדיין יש הבדל בין זה שסוכן הביטוח אומר לו לבחור מכל השמאים את דוד ביטן שיהיה השמאי ואז יש את הקאץ' הזה שלמעשה השמאי הזה יעשה מה שמבקשים ממנו אולי לא בסדר לומר שהוא יעשה מה שמבקשים ממנו, אבל הוא ילך לקראת - - - תודה,

בסדר, תיקנתי את עצמי, מה אתה רוצה? חשוב מאוד. זאת לעומת זה שמתוך עשרה הוא צריך לבחור אחד. זה לא אחד שקשור לסוכן, אולי במזל הוא יהיה קשור לסוכן. כמה שמאים יש היום? אני מעריך 700 פעילים. מה זה "פעילים"? הרנדומלי זה כללי. יש לכם אפשרות לדעת מי פעיל ומי לא פעיל? לכן חשוב שיהיה מאגר חכם, שתהיה חלוקה לפי זמינות. את זה לא ידעתי. רק 700, זה כל העניין? אני משער, אדוני, אולי 800. מה עושים השאר?

מה יש לכם במשרד התחבורה נכון להיום? לנו יש רשימה של כל מי שיש לו רישיון. ברשימה הזאת יש כ-1,200. כלומר, יש רשימה של פעילים שמתוכה אפשר לבחור רנדומלית? אם עושים רנדומלי ואנשים לא פעילים,

אז זה פוגע בלקוח שמפנים אותו למישהו שהוא לא עובד. אם כך, צריך לעשות רשימה של שמאים פעילים ומתוכם לעשות רנדומלי. הרנדומלי יהיה בסוף מתוך רשימת שמאים של מאגר משרד התחבורה, כאשר מי שלא רוצה

וגם מי שיש לו ניגוד עניינים עם חברה מבטחת מסוימת - - - מה זה ניגוד עניינים מבחינתך? שמאי של חברת הביטוח. אז כל פעם שיעשו רנדומלי יתחילו לראות אם לשמאי יש ניגוד עניינים או אין לו? אפשר לעשות מאגר חכם. בגלל שיש ניגוד עניינים, כמובן שבפיקוח שלנו ושל משרד התחבורה, האחריות לבצע את זה תהיה על חברת הביטוח. זה לא אומר שהיא תשלוט בתהליך, כי עדיין היא תהיה מפוקחת. היא תשלוט לגמרי בתהליך, כמו שהיום היא שולטת בשמאים - - - אם יש ניגוד עניינים מול חברות הביטוח, צריכות להיות מספר רשימות. למשל, אם מדובר בהפניקס, אז הרנדומלי בהפניקס יהיה פחות אלה שיש להם ניגודי עניינים. מישהו צריך לעשות את הרשימות האלה, לא חברות הביטוח. זה משהו שהוא דינמי, כי יש לך גם שמאים שאינם עובדים בחברה ושנותנים חוות דעת. אז יהיה עובד ציבור זו תהיה עבודתו לעקוב אחרי העניינים האלה ולעדכן את הרשימות בכל פעם מחדש, בדיוק כמו הנושא של החלפים. אז יהיה לכם עוד עובד במשרד התחבורה בעניין הזה,

אני לא בעד רנדומלי באופן מלא ולכן כדאי שתהיה רשימה של עשרה ומתוכם הלקוח יבחר.

שמה שיצא, יצא, אבל לי זה נראה קצת בעייתי. יש לך אפשרות לבחור שלושה. כבוד היושב-ראש, בבנקים למשכנתאות אתה מקבל שלושה, לא אחד. אם אחד לא זמין, הולכים לאחר. שלושה זה דבר שהוא סביר. אוקיי, לא עשרה. שכנעתם אותי, נחזור לחמישה,

נחזור לשלושה, אדוני.

הצעה אפשר להוציא למיקור חוץ, שתהיה חברה שתבצע את הדבר הזה בפיקוח שלנו ושל משרד התחבורה. תעשו מה שאתם מבינים.

אתם לא יכולים לשים עובד במשרד התחבורה לעניין הזה? ניתן לכם עוד עובד.

הכול במיקור חוץ? התקציב שלכם 30 מיליארד שקלים. לרשות שוק ההון יש 60 מיליון. יש להם 30 מיליארד, לא כולל התשתיות.

במיקור חוץ תוכל לעשות את זה בצורה טובה ומי שגם יממן את הדבר הזה יהיו חברות הביטוח. לא, לא, מכרת את העניין. העניין נמכר. המיקור חוץ וכו', כבר מטריד.

נכון. מה יש לכם, כל דבר אתם רוצים להפיל על מישהו? עזבו את חברות הביטוח. חברות הביטוח לא משלמות מסים? מהמסים האלה תיקחו את העובד הזה. זה לא פשוט. זה משאבי מיכון, מערכת שתצטרך להיות דינמית. אין בעיה שיצא מכרז לחברת מחשוב שתביא לכם את המודל, אבל אם כבר הולכים על זה, זה צריך להיות מוקד ממלכתי. אני אומרת מניסיון, כל דבר שצריך לפתח בו תוכנה ואחר כך לתת שירותי אחזקה לתחזוקה, זה לוקח הרבה זמן. אל תדאגי, אנחנו לא יכולים לפרסם מכרז במקומך. בדיוק כשצריך ללכת למכרז, זה ייקח ארבע שנים... לכן אני אומר שיהיה מיקור חוץ במימון של חברות הביטוח. אבל גם המיקור חוץ יצטרך לפתח תוכנה.

למה אתם עושים סיפור מכל דבר? טבלת אקסל. אתה מבין למה שום דבר לא קורה במדינה? בגלל הדברים האלה. עוד מעט יבוא החשב הכללי ויגיד רק רגע, אנחנו צריכים וכו'.

אני מסכים איתך שנושא מכרזים ומשאבי מיכון זה דבר מסובך. אני יכול לסיים את דבריי? נו, הלכנו לקראתך, מה אתה רוצה?

זה עוד פעם כמו הפחחים שהם נגד ההנהגה הקיימת או שלכם יש הנהגה אחרת, בעניין הזה אין לי בעיה לעשות את זה לכולם, אבל אם יש התנגדות אצלכם ניתן צ'אנס להם שידברו בפעם הבאה. מעמד שתי השומות צריך להיות זהה. לא יכול להיות שתהיה התנהגות א' מול שמאי פרטי והתנהגות ב' מול שמאי החברה. מאיזו בחינה? מבחינת ערעור, מבחינת חוות הדעת הקובעת. אני מצטט את המפקח על הביטוח שקבע בזמנו ששמאי מתוך הרשימה חוות הדעת שלו היא הקובעת. היום רוצים לתת קביעות נקרא לזה כך לחוות הדעת של שמאי רנדומלי, אבל שמאי פרטי שהזמין בעל הרכב ילך לבית המשפט. אף אחד לא ילך לבית משפט. מה, אני יכול למנוע מאנשים ללכת לבית המשפט. לא, אבל אתה יכול לתת להם ללכת לשמאי מכריע. ואז יהיו עוד הוצאות. לא רק זה, ואז אף אחד לא ילך לרנדומלי זה קיים היום,

אף שמאי לא ילך לרנדומלי, כי הוא ילך לשומות פרטיות שם הוא יקבל שכר פי שניים. אף אחד לא ילך למאגר, לכן חייבים שיהיה הבדל בין המסלול הזה למסלול הזה. מי יקבל פי שניים? מה השטויות האלה? מה ההבדל בשכר הממוצע בין שמאי בחברה לבין שמאי פרטי? אתה רוצה לדון כאן על שכר טרחת שמאי? אני חותם על הכול ובוא נסגור שכר טרחת שמאי. אתה מסכים איתי שיש פער בין שמאי פרטי לבין שמאי חברה? בין 400 ל-1,200. חברת ביטוח לא שינתה 23 שנים שכר טרחה. אדוני, 23 שנים אנחנו יושבים עם 400 שקל,

אתה יודע כמה המבוטחים משלמים על שכר טרחה בשנה? 100 מיליון שקל. זה מממן את עלויות שכר הטרחה של שמאים. הדמעות חונקות לי את הגרון... בבית המשפט העליון טען איגוד חברות הביטוח שזה ייקר את הפרמיה. כשהשופטים ביקשו לדעת בכמה זה מייקר, הביאו להם נייר עבודה. אני אומר כמה זה מייקר 100 מיליון שקל שכר טרחה, תשלומים עבור שמאים. ריגשת... זה כל השמאים, כולל אלמנטרי. מה לגבי הטענה שאם שכר הטרחה נמוך, שמאים לא ירצו לעבוד. בוודאי, אף אחד לא ילך לרנדומלי. בוא נשים את הדברים על השולחן. אני יכול להבין מה שהם אומרים, שלאורך השנים אין מה לעשות, חברות ביטוח הן לא מוסד ללא כוונת רווח ואם יש הוצאות זה מגולגל על מה שהצרכן משלם שכר הטרחה שלהם לא עלה בצורה משמעותית - - - הוא ירד, הוא נשחק. הוא נשחק מהאינפלציה, הוא נשחק מיוקר המחיה. ברור ששכר טרחה של שמאי פרטי יכול להיות 1,200-1,000 שקלים לעומת 500-400 שקל לשמאי רשימה. ברגע שאנחנו עושים את העניין של המאגר, בהוראות שלנו שאני מקווה שייצאו כמה שיותר מהר לפועל ביקשנו לתת תיעדוף לשמאים שיהיו במאגר לגבי ההשקעה שהם עשו בשומה. כלומר, כמה פעמים הם היו במוסך, הניסיון שלהם. הדבר הזה צפוי להעלות את שכר הטרחה של השמאים במאגר. אנחנו לא מתייחסים למספר, אבל הקריטריונים שחברות הביטוח יהיו מחויבות להם יעלו חד-משמעית את השכר לכאלה שהשקיעו. חברות הביטוח בודקות שמאים שנותנים שמאויות באופן פרטי? בוודאי, הם גם עושים שמאות נגדית. מבחינת העלויות ששמאי נותן בשמאות שלו, יש הבדל בין שמאות ששמאי נותן באופן רגיל לבין שמאות פרטית? אין לי מושג.

הם בודקים והם יודעים בדיוק את הממוצע שלי, כמה זה במוסך הסדר וכמה זה לא במוסך הסדר. אז יש הבדל?

כי למוסך הסדר הם מכתיבים את מחיר שעת העבודה, אז אני לא נותן יותר. משרד התחבורה מחייב אותי לאשר למוסך מחיר שעת עבודה שהוא כתב בשלט. נכון שאני מנהל איתם מלחמות, נכון שאני מסומן כמי שאומר לא, אבל יש הבדל כי מוסך הסדר נותן לחברת הביטוח הנחה ועובד לפי שעת עבודה שחברת הביטוח מכתיבה לו ולכן כבר יש הבדל ביניהם. גם החלפים. גם החלפים.

אולי היושב-ראש לא יודע, אבל אנחנו ישבנו בהתנדבות והבאנו לכם תוכנית עבודה, תוכנית ריפוי המשק בעניין חלפים, ואף אחד לא הסכים להרים את הכפפה, לא שוק ההון ולא משרד התחבורה. השמאים תוקעים את התהליך כבר 20 שנה. אני חושב שכדאי שעד יוני הם יגיעו להסכמות ביניהם ויפסיקו לשחק על הגב שלנו. איזה הסכמות? על הרנדומלי, איך יהיה השכר וכו'. שיגיעו להסכמות ויפסיקו לתקוע את הוועדות.

ביניהם, וביניהם לבין משרד התחבורה. אתה רואה שכבר תשע שנים הם לא מגיעים להסכמות. לכן בגללם זה ייקח עוד תשע שנים. אני רוצה להעיר עוד שני דברים: אנחנו מבקשים שההסדר ייפתח מייד ולא יהיו שטיקים וטריקים אחר כך.

ימכרו פוליסות לנבחרת המוסכים, עם 50 מוסכים, פוליסות סגורות כמו שקורה עכשיו למשל ב"כלל", ואז כל מה שאנחנו אומרים עכשיו ירד לטמיון. מה זה הסיפור של הפוליסה? בפוליסה קובעים לך מי המוסך?

אז זה יותר גרוע ממוסך הסדר. במוסך הסדר עוד יש איזה תחרות מסוימת. אבל ברגע שכולם יהיו בהסדר, גם אין תחרות. תמנעו את הפוליסה הזאת. רשות שוק ההון, הפוליסות האלה לא מקובלות. זו עקיפה מוגזמת של ההוראות שלכם, כי בפוליסה כתוב מי יעשה את העבודה. לגבי הפוליסות של כלל ונבחרת המוסכים - זה מוצר שנמכר בתוך מוסכי ההסדר. לצורך העניין,

כלל החליטה שהיא תעבוד רק עם 20 או 30. אגב, כבר היה הליך משפטי שבו כלל ניצחה - - - כלל לא ניצחה, אנחנו משכנו את העתירה. אוקיי, ההליך המשפטי לא מוצה. מבחינתנו המוצר הזה כבר לא קיים. למה אתה אומר שזה לא קיים? לצורך העניין, אם יש מוסכי הסדר שבעולם האוטופי יהיו 600 או 700 - - - לא, אל תדאג,

יש פוליסה שקיימת לא רק בישראל. יש פוליסה שקיימת באירופה ובארצות הברית, זו לא המצאה ישראלית, כמו בביטוח דירה שאתה קונה מראש מסלול שבו בנזקי אינסטלציה אתה הולך לשרברב מבטח או לשרברב פרטי. גם כאן הלקוח קונה מראש מוצר שהוא יודע שהוא יכול ללכת לאיזה מוסך שהוא רוצה. לא יהיה הדבר הזה. חברי הכנסת, שמעתם שהוא רוצה לסגור לנו את המוסכים? דבר נוסף, בתוך הרפורמה היה את העניין של כתבי שירות שאפשר למכור כתבי שירות לתיקון תאונה מה שאומר ש-50% מהעבודה ילכו לחברות כמו שגריר וכד'. הבטיחו לבטל את זה. אסור שהדבר הזה יקרה. לחברות הגרירה יש גם מוסכים. זה גם רשות ההון? כן, זה הוא, הוא רוצה לסגור לנו את המוסכים. שים לב.

אתם מונעים פה את התחרות. היושב-ראש, הדבר הזה כתוב ברפורמה שתצא. רשות התחרות לא יכולה לתת הוראות לרשות ההון? מה העניין הזה, לא הבנתי. אני מדבר ברצינות. דיברתי על זה עם המנכ"לית של רשות התחרות, זה לא הגיוני.

הם קובעים? אתם צריכים לתת להם הוראות, בדיוק כמו שאתם נותנים לחברות פרטיות. אין שום הבדל. אם לא, אנחנו ניתן הוראות. אז אתה רואה שכל הזמן יש טריקים ושטיקים?

לנו בעיה קשה, פניתי כמה פעמים לאוהד ועדיין לא קיבלתי תשובה ברורה, לגבי הקיזוזים היום. צריך להבין, הקיזוזים שעושים לנו היום על אדם שלא מגיע בהסדר - - - כמה הם מקזזים לכם? 20 אחוזים, 30 אחוזים. אבל הוא אומר שאין לו בעיה עם זה. גם את ההשתתפות העצמית. זה לא בתנאים הוגנים. הם אומרים שמלבד זה שאדם משלם השתתפות עצמית יותר גבוהה - - - מה שאתה אומר זה לפני התיקון שנעשה. לפני התיקון.

אבל המחירים לא הוגנים. אתם נותנים לפי מחיר גבוה כאשר המחיר בשוק נמוך יותר. אני אסביר לך למה אני לא יכול להתחרות במחיר.

אני לא עוסק בעניינים העסקיים של חברות הביטוח, מי שקובע את זה זה הפיקוח. אחד הדברים המרכזיים שקרו יש היום 14 חברות ביטוח בתחום הזה שמתחרות אחת בשנייה בצורה קיצונית מאוד,

הן עושות כל מאמץ לתת את המחיר הכי זול שאפשר לתת. אבל אתה שומע, אתם עושים כפול לכיוון השני. אני גם מבין לליבם של אנשים. אם הדבר הזה ייפתר, וייפתר נכון, הדבר הזה יביא לפתרון שיהיה כללי יותר. אני לא סוכן ביטוח, לא חברת ביטוח, לא מוסך, לא שמאי - - - אז מה אתה עושה פה? אני נותן שירות - - - אתה נותן ליסינג, אז אתה אשם בכול. אני נותן שירות לשרשרת החברות כאן. אני שמח שפתחת את הבוקר באין מוסכי הסדר. היה מישהו חכם מאוד, עופר אליהו, זיכרונו לברכה - - - כולם יהיו במוסכי ההסדר,

הוא אמר משהו מאוד חכם וגם עשה את זה בחברת אליהו. לא היו לחברת אליהו מוסכי הסדר, לא היו להם שמאים, אבל הוא היה הכי רווחי שיכול להיות. מדוע? 1. הוא שלט על המחיר לא בפטיש, כי אני לא מאמין שזה יקרה. אני מתחייב למשרד התחבורה, בחינם, לעשות את הפיתוח של רשימת השמאים לכל חברת ביטוח - - - הוא גוף עסקי,

זה שטויות. תעשו מכרז? זה לפחות חצי שנה. אחר כך הפיתוח שנה ואחר כך שנתיים להפעיל. אדוני היושב-ראש, אני עושה את זה בחינם. יש לי חברת תוכנה אין לי אינטרס, אני לא שמאי ואני לא מוסך. כמה זמן?

חודש, כן. מה יש פה, זה כולה לקחת את המחשב,

אפשר לחשוב. אדוני היושב-ראש,

עשיתי תאונה, אני נוגע בשני דברים שלא דיברו פה - - - לבקשתי חבר הכנסת דנינו עשה בדיקה והוא אומר שחברות ההשכרה והליסינג תהיינה רשאיות לתקן את רכבי החברה רק במוסכי החברה. אין לי חברת ליסינג, יש לי חברת השכרה. למי שיש. החברות יטפלו ברכבים שלהן ולא יפתחו את המוסכים שלהן גם לתחרות מול האחרים. צודק חבר הכנסת דנינו, יש כמה טייקונים שפתחו שבעה ושמונה מוסכים וכל חברות הביטוח עובדות עם שלוש-ארבע רשתות. כל הקטנים, שרונן צריך לדאוג להם - - - לחברת הליסינג יש

אני לא אומר שמות, אבל יש לפחות שלוש-ארבע חברות שיש להן שבעה,

תשעה מוסכים וכל חברות הביטוח עובדות איתן. לכאורה 70% מהעבודה הולכת רק לשם. מי יכול להסביר את זה? בהוראות שלנו יש כבר מענה לזה. איזה מענה? תשע שנים שאתה נותן מענה. אני רוצה לעזור לכם בעוד דבר. דיברנו רק על מוסכים ועל שמאים, ואני תמיד מצדיע לפיקוח שהם נוגעים בדבר הכי חשוב, שזה הצרכן השירות, הזמינות ותוך כמה זמן צריך לטפל ברכב, מי צריך לטפל ברכב. אני, לקוח, עשיתי תאונה, נקבע שזה 40,000 שקל. כמה ההשתתפות העצמית? פה מתחילים הטריקים הוא ייתן השתתפות עצמית של 2,000, זה ייתן 1,000. אומרים תחרות, אז אנחנו מתחרים בעצמנו כל הזמן. אין תחרות. אם חברות הביטוח מוציאות יום אחר יום את אותו מכתב שכולן מקזזות את ה-20%, תגידו איזו תחרות, על מה אתם מדברים, איזה תחרות? אם הן מוציאות את אותו מכתב, חברה אחרי חברה אחרי חברה, מזל ששינו את התאריך והחתימה למטה, איזה תחרות?

שכולן 20%. זה מוציא השתתפות עצמית, גם זה מוציא השתתפות עצמית. הלקוח לא יודע אם החברה משלמת 40,000 שקלים ואם הוא משלם 2,000 או 1,000 אותו זה לא מעניין, הוא רוצה את הרכב שלו חוזר לקדמותו. תיקון אחרון תוריד את המחיר של החלקים, המוסכים יעלו את המחיר של שעת העבודה. מי יאכל אותה בסוף? הצרכן. לכן אני טוען שצריך לטפל בכל השרשרת. אז אתה אומר שהמחיר לא ירד. מה פתאום שירד, בסוף המוסך צריך להרוויח. בזה אני סומך על חברות הביטוח. תאמין לי, הן לא פראייריות. אבל מי ייפגע בסוף? ראית חברת ביטוח שהפסידה כסף חמש שנים ברציפות? אז איך אתה מסביר את זה שהמוסכים רוצים להיות בהסדר כשהיום הם מרוויחים? אם זה היה כזה הסדר גרוע, למה שירצו? עובדה שהיום מורידים להם 20%. אם עשית תאונה בחולון, אתה נכנס לאתר של החברה ובוחר שמאי ומוסך לפי סוג רכב ומקבל

הלקוח לא בוחר. הלקוח בוחר שמאי? ממתי לקוח בוחר שמאי?

חבר הוועדה האלמנטרית בלשכת סוכני הביטוח. אנחנו מברכים על ההחלטה ונשמח מאוד שהדברים יקודמו ויתוחמו בזמן, כדי שזה ייכנס לפועל. יש עוד מישהו שלא דיבר ויש לו מה להוסיף? אני חבר ההנהלה הארצית של איגוד המוסכים.

מה שהוא אמר? אני בעד הכול. יש תקופת ביניים - - - דיברו על תקופת הביניים. יש לי רעיון אם חברת הביטוח קיזזה למשל 20%, אין שום בעיה, אבל צריך להפחית מה-20% את ההפרש בהשתתפות העצמית. אני מתנצל שהגעתי מאוחר, אבל ועדת החוקה לוקחת - - - עוד פעם ועדת חוקה... אני אהיה קצר, יכול להיות שאמרו את הדברים, אבל עדיין חשוב לי לומר אותם. מתוך אלפי המוסכים, 5,000 מוסכים, אולי רק 300 מוסכים בהסדר עם חברות הביטוח, אחוז נמוך מאוד-מאוד. אותם מוסכי הסדר, אותו אחוז נמוך מאוד, יש להם תנאים טובים יותר עם חברות הביטוח וזה מגולגל להשתתפות העצמית של הצרכנים, השתתפות עצמית נמוכה יותר. לכן נוצר פה מצב של ריכוזיות. מעבר לזה שהריכוזיות הזאת פוגעת בצרכן, ואני בהחלט תמיד בעד ללכת לטובת הצרכן, אבל אני גם בעד ללכת לטובת האנשים שעובדים כל כך קשה ומתפרנסים מזה, וגם את זה צריך לקחת בחשבון. מה שההסדר הקיים עושה זה שהוא משחק לידי אלה שכבר יש להם, הגדולים, ופוגע בקטנים. זה לא שאין פה תחרות, כי אני לא רואה תחרות כאיזשהו מולך שצריך להשתחוות לו. אני מדבר על זה שאנשים פשוט יתפרנסו בכבוד. לכן אני מבקש מהוועדה לעשות כל מה שאפשר כדי שאותם אנשים, שבאמת עובדים, חלקם כמו האדון שדיבר קודם, וגם נפגשתי עם נציגים שעובדים שנים על גבי שנים, יום ולילה, קורעים אתם יודעים את מה, ואחר כך כורעים תחת הנטל. החובה שלי היא גם לפעול לטובת המוסכים הקטנים, העסקים הקטנים, הם משלמים את המחיר. הדבר שאולי אפשר להתחיל ממנו, כמצב ביניים, זה להפחית מההנחה המוסכמת על ההפרש בהשתתפות עצמית. לפחות נתחיל. לסיום אני אומר שאנחנו נקיים ישיבה נוספת. אני לא יודע אם אוכל לקיים אותה בתקופת הפגרה, כי יש מגבלה על מספר הישיבות שאפשר לקיים בפגרה. בכל מקרה, זה יהיה מייד לאחר הפגרה. אני חושב שלאחר הישיבה הזאת אנשים מבינים מה אנחנו רוצים. אני גם מבין שאין התנגדות רצינית למה שביקשנו. מה שנותר זה נושא השמאים. והקיזוזים.

מתכוון להליך הביניים.

הנושא של השמאים אנחנו נפתור בישיבה הבאה. עד אז יש לכם זמן לשבת עם מי שאתם רוצים, אבל גם הנושא הזה יסתיים. לגבי תקופת הביניים עד להסדר הסופי, אני מציע שיהיו הסכמות לגבי תקופת הביניים. אין בעיה להפחית מהסכום, כי לא הגיוני שהסכום לא יופחת, אבל עדיין אתם לא יכולים לתת להם פעמיים קנס, פעם כדי לאזן את המחיר ופעם להוריד להם בהשתתפות העצמית. לגבי כתבי שירות ופוליסות אני חושב שרשות ההון צריכה לבטל בהוראה את כל הפוליסות וכתבי השירות שנחתמו, כי הדבר הזה הוא למעשה חוזה אחיד וכולם חותמים. לכן רשות ההון צריכה להיכנס לתמונה הזאת ולבטל את זה. לא יכול להיות שחברת הביטוח תחייב אותם ללכת. מה עשינו בזה? עכשיו יהיו מוסכי הסדר מצומצמים יותר, לפי הרשימות של חברות הביטוח ולפי הפוליסות. זה דבר שחייבים להפסיק. בוודאי כתבי השירות זה שלוקחים רכב שנתקע בכביש, הוא צריך ללכת רק לפי מה שהם אומרים? זה לא צריך להיות כך ואני מבקש תשובה על כך עד הישיבה הבאה. לגבי לוחות הזמנים מועצת ההתייעצות, לא יודע איך קוראים לזה - - - מועצה מייעצת. מועצה מייעצת, בסדר. זה כמו בסיעת הליכוד שמחליטים החלטה בלי התייעצות ואחר כך מחייבים אותנו להצביע לפי אותה החלטה. נו, מזל שיש כאלה שלא מקבלים את זה... לגבי המועדים אנחנו לא נמתין לכם. אתם צריכים ולא מעניין אותי מכרזים ולא מעניין אותי שום דבר ושהחשב הכללי יגיד מה שהוא רוצה. צריך לעשות תוכנה, זו לא תוכנה בעייתית. דור ההיי-טק לא יכול להכין תוכנה כזאת? אפשר להכין את זה תוך שבוע. קיבלו אותה

אתם צריכים לפתור את הבעיה הזאת וכבר להתחיל לעבוד על התוכנה. אני מציע לכם להתחיל לעבוד על התוכנות, לא מבין מה הבעיה עם זה. צריך לסיים את זה כך שאחרי החגים זה יהיה מוכן. כיוון שנמצא פתרון ביניים למוסכים, אין בעיה לחכות ולפתור את הבעיה אחרי החגים. אני מבקש שתסיימו הכול לפני מועצת, לא מועצת, מה שאתם רוצים, חשב כללי וכו', כך שאחרי החגים העסק יהיה סגור ומסוגר, אלא אם כן אני לא אשאר להיות יושב-ראש ועדת הכלכלה.

הכול יהיה סגור ומסוגר. לגבי חברות הליסינג לא הבנתי את הבעיה, אבל עד לישיבה הבאה תדאגו להסביר לנו ולראות אם יש פתרון לחברות הליסינג שלמעשה הולכות רק למוסכים שלהן. צריך לזכור שיש להן הרבה מאוד רכבים. בעניין הזה יש בעיה נוספת של צד ג'. למשל, אם אוטו שלהן נדפק, אזי בניגוד לכל לקוח אחר שכשקורה משהו מחליפים פרטים ופונים לאחת מחברות הביטוח, להן יש כללים מתי משלמים ואיך מעריכים את הנזק, החבר'ה האלה שולחים אותם לבתי המשפט ומסובבים אותם בלי סוף עד לפשרה. אנחנו לא נוכל לפתור את כל הבעיות,

אבל צריך להכפיף אותן. נוכל לקבל דיווח עד ה-4 באפריל לגבי ההחלטה של מועצת הנגידים? מי היושב-ראש של הוועדה הזאת? מאגף הרכב. אגף הרכב שלכם? אז אתם מתייעצים עם עצמכם? לא הבנתי. אתם יכולים לדבר עם השמאים בלי מועצה. בגלל זה לא עבר. אתם מתייעצים עם עצמכם? איפה מבקר המדינה, אני לא מבין את זה. זה לא עם עצמנו. אנחנו מחויבים על פי חוק לעשות את זה. אבל זו מועצה שלכם, מה הבעיה להתייעץ? אני מציע ככה תשבי בכיסא הזה, אחר כך תעברי לפה ותתייעצי עם עצמך ותחזרי לפה.

השמאים חברים במועצה ויש גם נציגי

למה שמאים ולא מוסכים? הרי זה תלוי בנו. את חברה במועצה? כמה חברים יש במועצה הזאת? 15. לפקידים יש רוב. יש שבעה חברים - - - כאשר ארבעה מתוכם זה חברי משרד התחבורה. במועצה המייעצת יש רוב למשרד התחבורה. חשוב שתגידי את זה. זאת אומרת, הם למעשה מחליטים והשאר הם רק נציגים. בינתיים אני רואה שגם לכם, השמאים, יש חלק בבלגן שיש ולכן גם אתם צריכים להתיישר עם העניין הזה.

לעדכן שפניתי לממ"מ - - - אמרו לי את זה. כמובן שאשמח להציג את העבודה שלהם. אני מקווה שעד שהממ"מ יגישו לך, לא יהיה כבר על מה להתווכח. הלוואי. לא היית בהתחלה, אבל כולם כבר מסכימים להצעות שהצענו,

אני בעל מוסך מגדרה, כבר 52 שנה במקצוע, בן 72. אני מבקש לשאול: למה עד שלא מגיעים להסכם לא לעשות את זה כך שזה יהיה פתוח, כמו אליהו? יהיה פתרון ביניים. אנחנו נסכם על כך עד הישיבה הבאה. הישיבה הבאה תתקיים מייד לאחר הפגרה, כנראה שבתחילת מאי. אני מבקש מרשות ההון, ממשרד התחבורה ומחברות הביטוח לפתור את הבעיה ולהציע הצעה הוגנת

מה שקורה עכשיו לא פייר, לא פייר למוסכים וגם לא לאזרחים. צריך לגמור עם זה. אדוני יכול לתת תאריך יעד ולא לומר "אחרי החגים"? יש בעיה לעשות את הפעילות הזאת, אבל אם יש פתרון ביניים אין בעיה. היושב-ראש אמר שבדיון הבא אנחנו ניכנס ללוח זמנים. בדיון הבא נפתור את הבעיה של פתרון הביניים. אנחנו ניתן צ'אנס למערכת עם חברות הביטוח להביא פתרון ביניים הוגן ואז נתקדם. יו"ר הוועדה, לגבי לוחות הזמנים אני יכול לומר שההוראות שלנו פחות או יותר כבר די סגורות, כולל סגירת פערים מול משרד התחבורה. רק צריך לקחת בחשבון לגבי תקופת הביניים בעניין הקיזוזים הוגשה עתירה לבג"ץ נגדנו ונגד משרד התחבורה. בסדר, אם נפתור את הבעיה הם יורידו את העתירה. אני אגיד ברגישות הנדרשת, כי לא כל דבר אפשר ויש גם הליך משפטי, אנחנו כן נתייחס למענה - - - פנו לבג"ץ כי לא עשית את זה. אם יהיה פתרון ביניים, הם יסירו את העתירה. רונן, אני חושב שאנחנו במקום אחר בדיון וצריך רגע להרגיע, כי אנחנו מתקדמים. רונן, אני מכיר את הבעיות המשפטיות במערכת. אם יש עתירה, הם אומרים: אנחנו לא יכולים להתערב. אם אתם רוצים להגיע למצב הזה, אתם יכולים לפנות לבית המשפט ולהגיד לו שיש היום בוועדת הכלכלה דיון אני לא רוצה לתת מחמאות לעצמי ענייני בעניין הזה ושבשלב הזה אתם מבקשים לעכב את הדיון בעתירה. הדיון נקבע למאי. צריך לתת מענה עד מאי. אז אפשר להגיע להסכמה על המענה לערכאה. עם זה לא תהיה בעיה. אם יש הליך משפטי, הם לא יכולים להתערב.

אל תעשו להם טובות שאתם נותנים להם, כי עוד לא זכיתם בעתירה. לכן תודיעו לבית המשפט שמכיוון שבוועדת הכלכלה מתקיימים דיונים בעניין הזה ומתקדמים לפתרונות, אתם מבקשים לשים את זה בינתיים ב-hold. תשהו את זה, כדאי. תגיעו איתם להסדר המשפטי מה מודיעים לבית המשפט או שאני אודיע לבית המשפט. מה גם שאני רואה שכל הגורמים כאן וכל הגופים נותנים אמון גם בוועדה, גם בפתרונות שמסתמנים. כולם צריכים להרגיע, זה באמת דיון ענייני ואחר. צריך לומר שאנחנו בדרך כלל עם איגוד המוסכים ,

רוב הפחחים נגד העתירה הזאת.

אתם עושים עכשיו מערכת בחירות?

תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה.